שלום לכולם,

להפרטת בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ תדמור. זאת ישיבת מעקב איפה אנחנו עומדים עם העניין הזה? מי נמצא כאן?

רעיה, בבקשה, תגידי איפה אנחנו עומדים. בקצרה, אני לא חושבת שאני מחדשת יותר מדי לרוב

מינהל הדיור הממשלתי לא הוריד מחירים,

הוא לא אפשר שבית הספר ימשיך וכל מה שנלווה לעניין. יתרה מזאת, אתם גם לא מאפשרים לנסות לשקם את המציאות שבה אנחנו חיים. ביקשנו כאן בוועדה שתוציאו מכרז נוסף ותפחיתו מחירים. ואתם אמרתם: אנחנו נשלח את התלמידים למקום אחר וגם לעובדים אנחנו נמצא מקום. הניסיון שלי איתכם הוא ניסיון לא

המדינה יודעת להעמיד חלופה אפקטיבית להכשרות בתחום הקולינריה,

ואף יזם פרטי לא מעוניין להשקיע אותם. לכן, אנחנו חושבים שבנסיבות שנוצרו,

מאחר ולא יהיה עוד מכרז, אני מניחה שהחברה

חלק מתנאי המכרז לא כללו קליטה של העובדים

להערכתנו, העובדים לא היו ממשיכים כך או כך, בין אם היה זכיין חדש ובין אם לא היה זכיין חדש. שנית, לגבי

כבוד היושב-ראש, אני מנהל האגף להכשרה מקצועית. תדמור הוא המוסד הקולינרי המפואר ביותר שהיה במדינת ישראל לאורך השנים.

הצמיח דורות על דורות של שפים ובעלי מקצוע. כל מדינת ישראל נהנתה ממנו. במשך

אנחנו כבר בסוף השנה והשאלה היא האם אנחנו רוצים למצוא

או שאנחנו הולכים עכשיו בסבב הקפות ולא להגיע לפתרון? כבר שלוש שנים שאנחנו באירוע הזה ובית הספר הולך ונעשה יותר ויותר מוזנח. אי אפשר להשקיע בבית ספר כזה. החלופה, לפחות לגבי תלמידי התיכון, היא שאנחנו נעביר אותם לבית ספר קולינרי חדש ויוקרתי,

ואנחנו מסיימים גם באשדוד הקמת בית ספר,

היא הקמת בית ספר קולינרי נוסף בבאר שבע, שאולי נעתיק לו את

ההורים לא מוכנים לשלוח את הילדים שלהם לשום מקום אחר. אני מרגישה שאני הפה שלהם כאן. אתמול היו כמעט התעלפויות.

אנחנו נבוא לכנסת ונשבות

תשמע מה אומר שולי.

קשה לעמוד פה ולשמוע רק לא שינויים. חברת הכנסת פרומן, בבקשה. אני נמצאת פה כמי שבאה מתחום החינוך ומכירה את בית ספר תדמור, ואת המענה הנפלא שהוא נתן גם לתלמידים וגם למבוגרים לאורך השנים. זה בהחלט בית ספר מוביל

הקרקעות של פי גלילות, כולן שווקו? עוד לא, לאט-לאט. אל תמהר. הקרקעות הן פרטיות ולא מגלים מי אוחז בהן. יש חיסיון של בית משפט עליון.

אני לא חשוד בזה שיש לי איזה אינטרס שם. ממש.

וזה לא פשוט. כשאני מנהל נגדם מלחמה, אני חוטף מהם מכות. לעיתים בלחץ פיזי לא כל כך מתון על המשרדים.

אנשים טובים.

אבל זאת לא הייתה השאלה. היה חשוב לדעת גם את זה. הוא שואל גם מבחינה פדגוגית. פדגוגית אני לא חושב שיש או הייתה למישהו תלונה בשלוש השנים שאנחנו

אני אבצע אותה בצורה הכי טובה מבחינת

צריך להגיע להחלטה וצריך לבצע אותה. צריך לתקצב אותה. ואם לא, זה ימות לבד. רעיה, אני רוצה לסכם לך את הדברים שנאמרו פה. אל תהיו מרובעים.

אם הוא לא יגיד את זה,

תעשו את זה אני לא יכול בלי איומים אני לא מאיים אלא רק אומר שזה יגביר את החשד שאתם לא רוצים פתרון. אתם רוצים פשוט לקחת את הקרקעות העשירות שיש במקום הזה. תעבירו אותם לבאר

אני מתחייבת במכרז לסגור ולכן, זה מעבר לעלויות המכרז. זה אותו תקציב שתכננו לפתרונות חלופיים. זאת סגירה ופתרון חלופי, לא סגירה נטו. יש לנו פתרון חלופי, הצגנו אותו.

הוא נותן את אותן תועלות. צריך לעשות

יש בעיות עם הדיור? ביטלתם את המשכנתאות המסובסדות.

ביטלתם את מענקי המקום.

אני הייתי שם.

על זה אומר שלמה המלך: יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אני הייתי בדיונים האלה ואמרתי: אתם הולכים לחסל את המדינה, לא יהיו דירות. לא, לא צריך משכנתאות

במשך שנים ניסינו להגן על תדמור ואני לא יודע אם אתם יודעים,

והיו בו 10 מיליון שקל לטובת שיפוץ. אבל ביטלו אותו, הוא לא יצא

אני מבקש ממשרדי הממשלה הרלוונטיים משרד התיירות, משרד העבודה והרווחה ומשרד האוצר 5 מיליון שקל כפי שביקשתי בפעם הקודמת. אני רוצה שיהיה כסף כדי שהתאחדות המלונות או כל זכיין אחר יוכלו להיכנס לעניין של השיפוצים כדי שבית הספר לא ייסגר. פותחים מכרז חדש והיה אם נכשלים, אנחנו לא נעבוד יותר בעניין הזה. יש